היועמ"שים בהכנה לקריאה שניה ושלישית. כבר קיימנו לפחות שני דיונים, וזה השלישי. נדמה לי שכל מי שהיה בפעמים הקודמות כבר דיבר, אבל מאחר שביקשו שניים שלא היו בפעם הקודמת - - - למה לא היו?

ולא ניתנה להם רשות הדיבור. אני מדבר על האורחים, לא חברי הכנסת. נפתח, רק נבקש לעשות את זה בקצר. חברי הכנסת ידברו כשנתחיל לקרוא את הסעיפים עצמם. רובם של חברי הכנסת כבר דיברו כללית.

יש לך התנגדות לפרופ' קרמניצר? לא הבנתי. לא, חלילה וחס. אני רק מבקשת שלא תתחיל ההקראה עד שלא כל חברי הכנסת ידברו.

לא צריך לחזור על דברים, אבל מי שלא דיבר - תן לו את זכות הדיבור. בלאו הכי

זה בהצעה הממשלתית, לא בפרטית. אני מדבר על ההצעה הממשלתית, מתוך הנחה שבינתיים הממשלה קובעת את - - - אבל שתיהן על

יך לחשוש יותר מיועץ משפטי שתוקע מקלות בגלגלים של עגלת השלטון, שקם בבוקר ואומר: איך אני מפריע לשר שלי או למנכ"ל שלי, או צריך לחשוש יותר מהיועץ

- - - על הרכיב הזה, אגב, אנחנו מסכימים. חשוב לומר משהו על התפקיד של הכנסת בעניין הזה, כי הוא באמת מעורר אצלי תמיהה גדולה. אני יכול להעלות על הדעת שר ביצועיסט

ומערכת שאין בה כמעט איזונים ובלמים. זה חלק מהחקיקה שבאה לגרום לכך שיהיה שלטון בישראל שעושה מה בא לו ואין עליו רסן, לא מבפנים ולא מבחוץ. כלומר, יש

אחרת אין לי הסבר טוב לדבר הזה. אני מנסה להבין את העניין של שבע השנים. אם המטרה היא להביא מישהו שיהיה היס-מן שלי, איך זה מתחבר לשבע שנים? ואם המטרה היא להביא יס-מן, האם זו מטרתו של יועץ מקצועי יס מן, שכיר

בואו, תפסיקו לספר סיפורים. תגידו את האמת בפנים: רוצים מישהו מאצלנו, כדי שיגיד כן, כמו הבובה על הדש-בורד כי אני אמרתי ואתה תעשה.

חדורי אידיאלים, לא יגיעו לעבוד במקום שהם יודעים שהקידום שלהם לכל תפקיד שהוא מעל הזוטר תלוי בעשייה פוליטית. דרך אגב, אני חושב שאפשר להקל, לא לפסול מישהו

לכן הדבר הבסיסי ביותר הוא תפיסת המקצוענות, כמו שאני מצפה שבהיי טק יהיה אתוס של מקצוענות

יש משמעות לאתוס

וימונה לוועדת האיתור,

ואז אני יודע שנציג האקדמיה הוא לא מטעם,

שוב אני אומר: יש לשר מספיק אמצעים. אני גם מחזק את עמדתו של גיל או של שרת המשפטים הוא לא נציג הגילדה. הוא לא נציג היועץ המשפטי והוא לא נציג היועצים

ואם אתם לא רוצים את זה - אז התוצאה היא הגרועה ביותר. למה היא הגרועה ביותר? אביא את זה מעולם ציבורי

השלטון מתערב לנו בכל דבר: כמה מס הכנסה נשלם,

באיזה כביש נוכל לנסוע,

ושוטר שחושב שאנחנו עבריינים יכול גם לעצור אותנו ולהגביל את

מיכל בירן, ואחר כך סאלח סעד. בעולם אחר לחלוטין, אבל קשור למשרות אמון: כשאני הולכת לחפש עוזרים פרלמנטריים חדשים, אנשים שואלים אותי מה אני מחפשת. אחד הדברים שאני תמיד מציינת זה אנשים שיוכלו לעמוד מולי בזמן אמת לא בדיעבד,

אני לא צריכה הצעות ממך. תודה רבה.

ואני עכשיו בזכות דיבור. בצלאל,

בגלל שהזכירו את שמך פה. אני חייב להגיב על זה. אתן לך במליאה זכות דיבור. לא, גם פה אני

שלא יבוא היועץ המשפטי ויגיד: סליחה, זה אסור,

אלא מה שהשר רוצה - שהוא מטרות פוליטיות, שזה לא בהכרח טובת הציבור. השרים זה בסדר, הם נבחרו, אבל הם יכולים לפעול בתוך המסגרת של מה שהחוק במדינת ישראל מאפשר להם, ובשביל זה נמצא שם היועץ המשפטי. יועץ משפטי

על מה אנחנו מדברים?

הוא יעביר. הרי התפקיד של היועץ המשפטי זה לבקר את המשרדים הממשלתיים. אז איפה נהיה? איזו ביקורת יכול יעוץ משפטי להעביר על אותו שר שמינה אותו? עם כל הכבוד, לאן הגענו? הרי אתם עושים מה שאתם רוצים, מעבירים איזו הצעת חוק שאתם רוצים כל הצעת

אני רוצה להתחיל עם מה שאני חושבת שכולנו יודעים, שכל אדם שמתקבע במקום שלו שנים רבות,

כול צובר כוח רב מדי. לדעתי, עם הכוח הרב הוא גם מאבד פרופורציות, שזו התכונה החשובה ביותר לכל מקבל החלטות בעיניי, וגם בהמשך הדרך הוא מקבע ומתקבע

הוא יכול להיות מאוד מוכשר ובאמת להמשיך להיות יצירתי,

יש טעם לפגם בכך שהוא נמצא שנים רבות באותו מקום, וכאשר זה במשרד ממשלתי יש לכך אפילו השלכה לא בריאה בכך שאנחנו יודעים

גם לראש מפלגה? אולי.

אבל כרגע אני לא מדברת על זה, וגם לא חשבתי על זה. יאיר לפיד - - - ראש המפלגה שלך כן, אבל שלי לא. אבל הנה, זה עניין של

היועץ המשפטי אין שום צורך בחוק הזה.

אומרים לנו,

שיועץ משפטי שנמצא שנים

ברגע שבא שר מסוים הוא לא נוטה לשתף אתו

בעיניי זה אחד החוקים שמצטרף לחוקים אחרים שהממשלה והקואליציה הזאת קידמה,

לקיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית. אבל זה חוק מסוכן יותר מכולם, ואגיד לכם

מינוי של ממשלה, בדרך כלל, בין בחירות לבחירות זה ארבע שנים, נכון? אז אתם כל כך יהירים וכל כך בטוחים בקיומכם בממשלה לעד שהגדרתם

אתם לא רוצים יועץ משפטי שיגיד לכם שאתם מפרים חוק, אתם רוצים יועץ משפטי שיראה לכם איך מכופפים את החוק ואיך

כל מה שאנחנו

ברצונותיו ובמדיניות שהוא רוצה לקדם, הפרת החוק. אותה הפרת חוק,

אמנות שישראל חתומה עליהן או חוק ישראלי,

אבל אני מבינה שגם הוא דיבר ברוח של שינוי החוק - אני מציעה שהם יתעוררו ולא יגידו כמו אחרי חוק הלאום: התפלק לנו, לא שמנו לב. לא שמנו לב, החקיקה עברה לנו מתחת לרדאר.

אני מציעה

אני רואה שאתה עושה את זה יפה גם בלעדיי. וזה גם לא מפסיק. כמו שאומרים אצלנו בפולנית, ניסן: אם עשית את זה בשביל שאני אבוא, לא הייתם צריכים.

נדמה להם שזה מה שמשחרר את הביורוקרטיה. זה מה שישחרר את השחיתות, זה יהפוך את הממשלה לממשלה בלי רסנים, בלי בלמים, בלי איזונים. בסוף מה

המינויים של

הקונסיליירים הבאים שיהיו - יהיו רק אלה שיהיו מקורבים פוליטיים, וכל הניקוי שישראל עברה בשנים האחרונות יחזור,

ישקע בבוץ ויהרוס את הדמוקרטיה.

תודה רבה.

ברשותך, אני צריכה לחזור לוועדת החוץ והביטחון.

באמת, בצלאל.

ממש לא. אף פעם. שלוש וחצי שנים, רויטל אף פעם. תחפשי. בצלאל, רויטל, די. זו רמת הרצינות של דיון?

אנחנו מקשיבים מאוד, תתפלאי.

ואני מקווה שיהיו דיונים שבהם לא אצטרך לדבר בקיצור

ויש לי הרבה מה להגיד על החוק הזה. בדיון הזה, אדוני היושב-ראש,

השאלות שאנחנו עוסקים בהן,

הן שאלות מורכבות,

אבל דיון כזה, כדי לנהל אותו בצורה נכונה אנחנו צריכים להבין מה היא הבעיה באמת

אפשר לדבר הרבה מאוד,

על אנשים בשירות הציבורי,

דיונים. השאלה של האמת, כמו שאמרו הפילוסופים הגרמניים,

אז מה השר מחליט? הכול בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, כלומר

בעד התפיסה שהשר, הפוליטיקאי "הפוליטיקאי" זו מילה גסה?

הוא זה שימנה. וכמובן, הרכיב האחרון שאני חושב שהוא פסול,

הם רוצים להשאיר הכול בקליקה הסגורה של עובדי משרד המשפטים,

עובדי הפרקליטות, ולא לפתוח לדם חדש, לדעות

כאילו בחוץ אין מקצוענים, כל המקצוענות רק בשירות המדינה. אז בשלושת הרכיבים האלה אני חושב שהצעת החוק הממשלתית היא פסולה, ואני לא מתכוון לתמוך. ואני קורא לחבריי,

תוסיף בלי

לשנות את ההצעה הממשלתית.

בצלאל, תשתדל קצר, להשאיר גם לאחרים. סליחה, מי גברתי ומה היא אמרה?

מישהי העירה הערה.

היא הכי מניחה הנחות ערכיות שוויון זה מונח ערכי, חירות זה מונח ערכי. לכך כוונתי. בשום פנים ואופן אני לא נגד דמוקרטיה, לא נגד דמוקרטיה עשירה וגם לא נגד דמוקרטיה שכוללת ערכים של שוויון ושלטון החוק.

תפיסת הקידום היועץ המשפטי של משרדי הממשלה הוא לא

כמו שיש מספיק לאן להתקדם בכל משרדי

יש בסך הכול 22 או 23 יועצים משפטיים, זה לא האופק הקידומי - - - אבל, בצלאל, זה תקדים. למה זה לא יהיה הסמנכ"ל אחר כך או ראש האגף? זה לא האופק הקידומי.

גם היועץ המשפטי למשרד

מעליו יש את היועץ המשפטי לממשלה, יש משנים - יש דיאלוג שלם שמתקיים. יש גם את היועצים שעובדים

יש הצעת חוק - - - הטיעון על בית המשפט. אתה לא יכול לתקוף אותו - - - אבל אני לא תוקף אותו.

זה לא הגון מה שאתה עושה. תנו לו לסיים את זה.

אני כבר מסיים.

- - את המערכת הפוליטית ולא את מערכת המשפט. ולכן אני חושב שבין יתר הדברים שצריך לעשות כדי לתקן, גם את האמון של הציבור במערכת המשפט וגם את האמון של הציבור במערכת

זה יוביל לאמון גבוה יותר בין שתי המערכות ויביא לשיתוף פעולה נכון יותר בין שתי המערכות.

כפי שאמרתי, לא

המערכת הזאת תעבוד נכון יותר,

גם

של הציבור יגבר. ועכשיו מילה אחרונה לכם, חבריי היועצים המשפטיים.

לא יכול בלי למחות זאת מילה קשה, אבל להעיר על המכתב שלכם מאתמול. אני יכול להבין אותו, אני יכול גם לתת

במכתב הזה שלכם חרגתם במיליון אחוז מהתקשי"ר. התקשי"ר הזה חל עליכם, כעובדי מדינה. בעיניי, זה עצוב מאוד שהתערבתם במהלך הזה בצורה בוטה כל כך.

את הגיבוי שקיבלתם

ברור שכן. רשות שוק ההון - - - בצלאל, בצלאל - - - הם עשו את זה כארגון עובדים? הם לא עשו כארגון עובדים.

אחר כך ד"ר אביעד בקשי ואחר כך

למען הדיוק.

אתה יכול לחלוק עליו, אבל תנו לאדם להגיד את דברו. הוא שמע בשקט את מה

עכשיו הוא יגיד - - - אני מקשיב לכול, אנחנו רק מנסים להבהיר את הדבר.

- - - בנאומים - - - - - - תאר לך שהיה

מותר לו לדבר.

אתה שם לב להשתקה - - - ? איזו השתקה? באמת. אתה משתיק אותו.

אתה לא נותן לו

טוב, די. גיל, בבקשה.

ננסה מההתחלה. נציג האקדמיה, יש הבדל אדיר בין הדרך שבה הוא נבחר כשאנחנו מדברים על יועץ משפטי לממשלה לבין כשאנחנו בוחרים נציג אקדמיה בכל ועדת איתור.

כי פעמיים אמרתי שאין קשר בין להיות שומר סף לבין להקפיד שלא נעברות עבירות. זה שלא נעברות עבירות וזה שצריך להקפיד על זה אין מחלוקת, זו בכלל לא השאלה. הדלתה בין ההגדרה הצרה הזו לבין ההגדרה הרחבה של מה שמושג "שומר הסף" התנפח להיות,

שותפות בעיצוב המדיניות, בלימת הדרג הפוליטי, לא רק הסכמה בסוף התהליך אלא גם חובת התייעצות - - - ששש,

מאיפה לקחת - - - ? אני מסתכל על הטקסטים המשפטיים. חובת התייעצות במהלך התהליך עצמו, תוך כדי התהליך אלה דברים שלא היו בהיסטוריה והם נכנסו תוך כדי. הבהרתי את ההבדל ואת הפער, וחבל שמצטטים את מייק בלאס, שאחרי שגנב את דעת הבריות ב-2009 הוא עושה את זה שוב ב-2018. למה, גיל?

אל תעשה את זה. מייק בלאס ציין את זה בשעה שלא הייתי בדיון הקודם. אני מבקש לציין את התיקון הזה בשעה שהוא לא נמצא. כשאתה אומר שהוא גנב את דעת הבריות - - - הוא גנב את דעת הבריות, מה לעשות.

את דעת הבריות כשאתה אומר - - - את לא בזכות דיבור. אני לא עובדת - - - די, גיל. תמשיך לדבר. דבי, בבקשה. האמת שאלה שתי הנקודות החשובות. רגע, ניסן. לא לא, קארין. את דיברת כבר כל כך הרבה פעמים. יושבים כאן אנשים שלא דיברו אפילו פעם אחת כבר שלוש שעות. לטובת הדיון. הכול טובת הדיון. למה שהם ידברו זה לא טובת הדיון? די, באמת. אקח עוד כמה דקות מהדיון הבא. גור, תוכל להתאפק ולדבר בישיבה הבאה. הגיעו אנשים, אקח כמה דקות מהישיבה הבאה - - - למה אף אחד לא מתייחס לקציבת כהונה? אשמח להתייחס. אביעד, דבר בקצרה, אין לי ברירה. דבי אחר כך, ומי שלא נספיק בישיבה הבאה.

אני מברך על מגמת החקיקה של שתי הצעות החוק, להפוך את השר לדומיננטי במינוי היועץ המשפטי של המשרד. הדרך הפשוטה והנכונה בעדיפות ראשונה לעשות את זה היא,

כהצעת חבר הכנסת אוחנה, בדרך של משרת אמון לאחר סינון של כשירות, בדומה למנכ"ל. זה המודל האמריקני. שמענו פה בחלחלה את חבר הכנסת שלח מדבר: אוי ואבוי אם ניפול למדרגת הדמוקרטיה האמריקנית. אז אני לא כל כך חושש. זה לא מה שהוא אמר. זה לא אותו דבר. לקחת מילה או שתיים - - - תסביר איך זה אותו דבר או לא אותו דבר, ולא להוציא את הדברים - - - בקשי, מיד אחרי שנעשה חוקה אנחנו אתך. עוד מעט חברי כנסת יאשימו את ד"ר בקשי בבורות. לא בורות, רק - - - מחשבתית. ביקשתי ממנו קצר, אז גם אם הוא לא רוצה להרחיב, אז לוקחים משפטים. אין דרך אחרת לעשות קצר. אז בואו לא נקפוץ עם כל ההערות שיש לנו. אבל למה לסלף. אומר במשפט אחד שאני דווקא כן מסכים עם חבר הכנסת שלח, שמבחינת יחסי ממשלה-כנסת יש מה לשפר. אבל עדיין, המודל הדמוקרטי האמריקני והמודל של הרבה מאוד מדינות מערביות אחרות הוא בהחלט מודל שיש מה ללמוד ממנו. הדרך השניה לעשות את זה היא ועדת איתור. זו גם דרך אפשרית, דרך טובה, אבל אני מבקש להציע כמה נקודות תיקון במסלול הזה. אני בכל זאת חייב שני משפטים על הוויכוח עצמו. אני חושב ששלטון החוק מחייב מערכת משפטית עצמאית, בלתי תלויה ובעלת סמכויות לחייב את הממשלה

התפקיד של בית המשפט. - - - את מוכנה לא להפריע?

- - - את תדברי ובסוף לא תוכלי לדבר, אז מה הרווחת מזה? שתעירי לו הערה ולא תוכלי לדבר?

הוא כתב גם את החוק נגד בית המשפט העליון, אז בדיון מחר הוא ידבר על זה? אני לא מבינה, הוא כתב את זה, הוא כתב - - - דבי - - - בכל דיון הוא יגיד משהו אחר.

למה אתה לא מוציא אותה? אין לה שלוש קריאות, היא לא חברת כנסת. דבי,

הוא אומר מה שהוא אומר - - - שיסביר איך זה מסתדר. דווקא בגלל שיש מערכת בתי משפט בלתי תלויה והיא צריכה לקיים משפט, כדי שיתקיים משפט צריכים להישמע שני הצדדים. הדברים אמורים מול בית המשפט,

גם היועץ המשפטי לממשלה צריך להיות עורך דינה של הממשלה, וזה תקלה שזה לא קורה כך במדינת ישראל. אני מזכיר שכמעט בכל המדינות המערביות היועץ המשפטי לממשלה הוא חבר ממשלה מינוי פוליטי מובהק אז קל וחומר כאשר אנחנו הולכים לדבר עכשיו על היועץ המשפטי של המשרד. אני רוצה למקם איפה נדרש הסיוע המקצועי של היועץ המשפטי לשר. בראש ובראשונה, בדיון מול משרד המשפטים, מול היועץ המשפטי לממשלה. בהינתן המציאות, שהיא בעיניי שגויה, שהיועץ המשפטי לממשלה בהיבטים רבים מתפקד כסוג של בית משפט בעצמו, כסוג של שחקן וטו על השרים ולא ממתינים לבית המשפט שיעשה את זה, לכל הפחות אנחנו צריכים שיהיה עורך דין שיסייע לשר להציג את עמדתו, לפחות ברמת היועץ המשפטי של המשרד. ובשביל זה צריך להיות שיתוף פעולה עמוק והתאמה בין השר לבין היועץ המשפטי שלו. זה לא שהצעות החוק שמדברים עליהן כאן מבקשות שר כל יכול, המתנגדים להצעות החוק הללו מבקשי שר אילם. אני חושב שתצוגת תכלית שאפשר לראות פה, בהתרחשות שיש לנו כאן ברוך השם, בצוות האישי של שרת המשפטים יש עורך דין מוכשר שמציג פה את העמדה. תקפוץ על העניינים האישיים. אני רק רוצה להמחיש את האירוע. בעצם הרעיון של יועץ משפטי שהוא בהתאמה עם השר, מבקש להבטיח שבכל דיון יהיה לפחות עורך דין אחד שמייצג את השר באופן שהוא אותנטי לעמדתו. תארו לכם שבמקום עורך דין ברינגר מי שהיה מייצג פה את עמדת שרת המשפטים בדיון הזה היה מערך הייעוץ המשפטי. אבל הוא משרת אמון. אתה מתעלם מזה. זה קורה פה בכל דיון,

תנסה לקצר כי אנחנו כבר ב- - - גיל הוא משרת אמון. בכל זאת, אני מדבר פעם ראשונה בדיון שלישי, רק עוד שתי דקות. לא, אני רוצה שתתייחס לחוק עכשיו, להערות שיש לך. - - - באים יועצים משפטיים שמייצגים את עמדת השר,

סליחה, אביעד. גיל הוא משרת אמון, אתה מתעלם מזה. בוודאי - - - בדיוק בגלל זה אני אומר שהיועץ המשפטי צריך להיות מישהו שיוכל - - - אבל יש לו. לכל שר יש יועץ משפטי שהוא משרת אמון. לא יועץ משפטי. גיל במקרה עורך דין. גם לי היה יועץ משפטי, אסף, שהיה משרת אמון. לכל שר יש את זה. יש לו שבע משרות אמון. אתה מתעלם מזה. יעל, יעל. כן, תמשיך, אביעד. ואם יש מחלוקת - - - דבי. אם אקבל דקה שלישית אוכל לענות, אבל אני חייב להגיע להצעות שלי לתיקון. ביחס ליועץ המשפטי לממשלה, שדווקא ביחס אליו יש יותר מקום לאובייקטיביות, הן בגלל הכלליות שלו, ובטח ובטח בגלל כובעו כתובע פלילי. לפי מסקנות ועדת שמגר, שהיועץ המשפטי לממשלה הנוכחי מקדש אותן, ובעיניי לא תמיד בצדק, יש סעיף שקיים היום גם בהחלטת הממשלה, שאומר שהממשלה יכולה להעביר את היועץ המשפטי לממשלה מכהונתו במצבים שבהם קיימים חילוקי דעות בין הממשלה לבין היועץ המשפטי היוצרים מצב בו נמנע שיתוף פעולה יעיל. הוסיפו לך את זה שצריך להתייעץ לא באופן מחייב עם ועדת האיתור. אני חושב שלכל הפחות צריך להוסיף בהצעת החוק הזאת בסעיף קטן (ב) את האמירה שתהיה יכולת, באותם מצבים שבהם יש חילוקי דעות בין היועץ המשפטי של המשרד לבי השר שיוצרים מצב שבו נמנע שיתוף יעיל, בהתייעצות עם ועדת איתור, כאמור בסעיף קטן (ג), להעביר את היועץ המשפטי. זה יפתור את הבעיה של הקדנציה של שבע שנים שדובר עליה. יש פתרון אחר לקצר את הקדנציה. אבל אני חושב שהפתרון הזה הוא נכון יותר, ולכן אני מציע לחברי הכנסת לשקול את הדבר הזה. אז לא צריך את כל החוק. הנקודה השניה היא הווטו של היועץ, הן על המינוי והן הווטו על החבר החמישי, שכמובן משפיע. מכיוון שעיקר הצורך באקלים הישראלי ליועץ משפטי שייצג את עמדת השר זה לא מול בית משפט, כי הוא הרי לא מחלקת הבג"צים, אלא מול משרד המשפטים - אז דווקא חוסר התלות של היועץ המשפטי של המשרד מול היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שחיוני, ולהכפיף את המינוי שלו בצורה כל כך חזקה להסכמת היועץ המשפטי לממשלה, זה שוב אומר שלא יהיה מישהו שיכול לייצג. לכן אני חושב שצריך לתקן את שני הדברים הללו. הנקודה האחרונה,

או רביעית אם ספרתי את שני הרכיבים של הווטו של היועץ כשניים, היא העדיפות לעובדי מדינה. אני חושב שמדינת ישראל התברכה בעובדי מדינה מוכשרים מאוד, כך גם מערך הייעוץ המשפטי. ברוב מכריע של המקרים הם יזכו במינוי גם בלי סיוע. אני לא חושב שאתם צריכים לחשוש מלהתמודד בצורה הוגנת, בלתי תלויה. אתם לא צריכים קביים. אז למה לא - - - באותם מקרים שבהם השר יבחר במישהו מבחוץ, לא צריך להפריע לו לעשות את זה. אוקיי, תודה. דבי, תחליטי אם את רוצה. יש לך שלוש דקות או בישיבה הבאה. בישיבה הבאה. אפשר רק להעיר למה שבצלאל אמר? לא לא, גלשנו כבר. רק להשיב לנושא של האשמה אחת, שהוא אמר שהוצאנו מכתב בניגוד לתקשי"ר. אז המכתב שהיועצים המשפטיים הוציאו היה ליועץ המשפטי לממשלה. אז איך הוא הגיע לתקשורת? לא אנחנו הוצאנו לתקשורת.

לא יודע. זה לא קשור לתקשי"ר. הבנו את ההערה. תרשו לי להעריך שהיועץ מכיר את עמדתכם בקבוצת הווטסאפ גם בלי המכתב הפומבי הזה, שכוון יותר לאוזני הציבור ולא לאוזנו של יועץ המשפטי. חבר'ה, תעשו טובה. אנחנו לא תמימים עד כדי כך.

מה זה קשור לתקשורת? בצלאל,

אנחנו לא העפרונות הכי מחודדים בקלמר,

אדוני היושב-ראש, הערה קטנה, לא לדיון, שאני בכל זאת רוצה שתהיה בפרוטוקול. באותו מדד אמון שבצלאל ציטט, האמון בפוליטיקה היה בדיוק מחצית מהאמון בבית המשפט העליון. בצלאל, לידיעתך.

אנחנו מבקשים בישיבה הבאה לקבל את זממנו. כבר שתי ישיבות שאנחנו לא מדברים, התנועה לאיכות השלטון. אנחנו מבקשים שבישיבה הבאה נדבר,

בסדר, אתחיל בחברות. רבותיי, תודה רבה לכולם. שמענו את ההערות, גם של הגופים, גם של חברי הכנסת. אני מניח שייצא נייר שיהיה אותו דבר או עם שינוי, ונראה איך אנחנו מתקדמים עם החוק הזה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.